אנחנו מצביעים על הרוויזיה על סעיף 36. סירוב בלתי סביר. החוק הוצבע והוגשה רוויזיה על הסעיף. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? 5. הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה הרוויזיה לא התקבלה. סעיף 36 התקבל כפי שהצבענו בוועדה. שגית, אפשר לקיים את הדיון בשני החוקים ביחד? על מה אתה עושה דיון משולב? על חוק יסוד: משק המדינה וחוק ההתאמות. זה אותו עניין. הפחתת הגירעון הוא חוק שונה ולגביו יתנהל דיון נפרד.

גם על סדר היום. עד עכשיו זה היה משולב.

אנחנו ממשיכים את הדיון בחוק יסוד: משק המדינה וחוק ההתאמות

אני אגיד ואת תשלימי.

לפני כן היה דיון על חוק מאוד מורכב והקואליציה והאופוזיציה הצביעו יחד.

העצמאים מצליחים לייצר קואליציה ואופוזיציה יחד. אולי גם את הרפורמה נוביל ביחד, נעשה קואליציה

לבסוף ברוח ההצעה התכנסנו - למרות שבסופו של דבר ירד המונח התכנסות מהצעת החוק - להחלטות הבאות. הממשלה תוכל להניח הצעת חוק באופן מוקדם רק בסיטואציה בה אנחנו

לכל היותר הגשה של שני תקציבים יחד. באותו מועד. ההצבעה נפרדת.

אנחנו לא קוראים לזה או רואים בזה תקציב דו שנתי. גם אני לא רואה בזה תקציב דו

כמו עכשיו, 2024-2023, כמו שהיה 2022-2021. אלה המקרים היחידים בהם הממשלה יכולה. יש כאן מגבלה על הממשלה. מה שמעניין אותי זה מתי מסתיימת שנת בחירות. יש לך את היום

ובוצעו רק חלק מהפעולות אנחנו לוקחים את הפער שנשאר ומורידים אותו מתקרת ההוצאה המותרת. מלמעלה. אנחנו מעדיפים לא להחיל פלט רחבי על הכול בגלל אופי ההוצאות בסעיפים השונים. אנחנו נביא את הדבר הזה לאישור

אני לא יודע מה את יודעת אבל אני לא יכול לחשוב כל כך הרבה

מוכנה ללכת גם קצת יותר רחוק בעניין ההסתייגויות.

מכיוון שהממשלה הזאת לא טובה,

למה אתה עושה איתם עסקים? אני לא מבין. באמת אני לא מבין. דברים שחשובים לאופוזיציה ובסוף גם יש

זה תיקון חדש. עד היום היו 60 הימים בלבד ולכאורה,

לא הייתה מגבלה על האפשרות של הממשלה להגיש תקציב מוקדם וכאן נקבעת מגבלה ברורה שאי אפשר להגיש מוקדם

הממשלה לא רשאית להניח על שולחן הכנסת באותו מועד שתי הצעות חוק תקציב לשנת הכספים הנוכחית ולשנת

הממשלה רשאית בעת הנחת הצעת חוק תקציב לאותה שנת כספים על שולחן הכנסת בהתאם לסעיף האמור להניח באותו מועד גם הצעת חוק תקציב לשנת הכספים שלאחריה ובלבד שבמועד ההנחה חלות הוראות סעיף 3ב. שגית, למה

יחולו על הצעת חוק התקציב שמועד הנחתה הוגש במועד מוקדם מהאמור בסעיף 3ב1(א) (בסעיף זה שנת התקציב, הוראות אלה). בחוק התקציב לאותה שנה ייקבע תקציב התאמות ששיעורו והוראות לעניין השימוש בו ייקבעו בחוק (בסעיף זה תקציב

זה גם מקובל.

יש אצלנו סקירות כאלה. בסדר.

לגבי "הוראות בעניין הדיון בכנסת ייקבעו בחוק" - זה נראה לי מיותר. אני לא כל כך מבין למה צריך לקבוע את

בין כה וכה הם באים עם התקציב עצמו.

אבל עדיין במקור ביקשתם שאלה יהיו 90 ימים ואנחנו השארנו את זה כ-90 ימים. משרד האוצר הסכים ל-90 ימים. הכרעה של הוועדה. גם עלה כאן העניין של מתי אלה 90 ימים ומתי אלה 60 ימים,

אני שואל

תסביר לי מה ההבדל בין זה ל-פלט, לתקציב המשכי. בדרך כלל במצב רגיל שבו עושים פלט, לוקחים את הכסף ממשרד אחד או יותר ומשתמשים בו לצורך משהו אחר.

לא ניתן יהיה לעשות אותו - - - שום דבר. הוא פשוט ירד אבל הוא ירד מכל המשרדים באותו אופן.

זאת לא ועדת חריגים.

אני רק רוצה שהם יגידו את זה. אני רוצה לשמוע את זה. פשוט נחתכה תקרת הסעיפים של כל אחד

ברירת המחדל היא אוטומטית אבל אחרי זה יש אפשרות לתקן. לבוא לוועדת כספים להציג את זה. אנחנו נבוא לפני ואנחנו נציג לכם איזושהי תוכנית שמבחינתנו יכולה לעמוד אם ועדת הכספים לא תאשר אותה, אנחנו נעשה אותה כ-פלט ואז נבוא. איזונים ובלמים בצורה

בוודאי שגם להכניס שינויים.

היא צריכה לעמוד בתקרה. כמו העברה תקציבית שאפשר לשחק בתוכה. התקרה צריכה להיות. אבל הם רשאים להביא העברה תקציבית

כפי שנשאלנו גם בדיונים הקודמים, אין לזה משמעות אופרטיבית מכיוון שמדובר במצבים חריגים של מדיניות פיסקלית שבאמת ככל הנראה התקציב מגיע לנקודה שהיא בעייתית עבור

תהיה רשאית הממשלה לפי הצעת שר האוצר, יתווסף "ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לעשות שימוש בתקציב ההתאמות". בסעיף 6 שעוסק בתוכנית המאזנת, "תוכנית מאזנת כמשמעותה בסעיף 3א2(א4)",

את סכומי ההוצאה שיופחתו מסעיפי התקציב לשם כינוס יתרת ההפרש שנותר על פי סעיף 3א2(א6) לחוק היסוד". זה למעשה אותו פלט שדיברנו עליו שיגיע לאישור ועדת

מכיוון שהוא קשור גם בסעיף 36א לחוק יסוד: הכנסת לעניין התפזרות. העקרונות צריכים להיקבע למעשה בחוק היסוד וחוק ההתאמות הוא חוק נלווה שקובע הוראות מעט יותר פרטניות ביחס למנגנון ההתכנסות בעיקר. אני מציע שנעבור לחוק הבא.

מצביעים?

נתקדם. נשמח לשמוע מה הסיפור ההסברים שלך. אנחנו מאוד מעוניינים. הם מסכימים להצביע בלי הסתייגויות?

הם רוצים הסתייגויות. אלא אם כן, כפי שאמרנו, תדחה את הדיון מיום חמישי. אני לא מתכוון לדחות שום דיון. אני אמרתי כאן בוועדה שכל חוק שיוצר סגירת פערים, אני תומך בו. זה סוגר פערים. יש בחוק הזה בעיות וצריך לתקן אותן. הרבה מאוד בעיות. ברעיון הוא אמור לסגור פערים.

אם זה יהיה דבר שהוא לא טוב, אני לא אצביע בעד. אם הוא יהיה טוב, אני אצביע בעד. אני מסכים איתך. אגב, בלי נתונים אנחנו לא נצביע. גם היושב ראש אמר שבלי הנתונים לא נתקדם. אדוני היושב ראש, אני הגשתי לך מכתב. אני לא יודעת אם הצוות שלך העביר לך. את לא חותמת לבד על מכתב. את חותמת עם עוד שניים.

אתה אפילו לא יודע על מה כי כנראה לא העבירו לך אותו. האמת היא, נכון, אתה צודק.

הבעיה היא שהיא לא ידעה על מה היא חתמה. קראת את המכתב?

אדוני היושב ראש, אנחנו מבקשים, חברי האופוזיציה כאן שלחנו לך מכתב כדי לאפשר את הדיון לפחות ביום חמישי או באולם נגב וגליל או באולם ירושלים כי הדיון האחרון, הוא באמת היה לא מכבד המון ראשי רשויות וגזברים שחשוב להם להשמיע גם את קולם בעניין הזה ולא היה להם מקום להיכנס לאולם.

ביום חמישי אלה הצבעות ולא השמעת קולות.

זה לא הגיוני שהם מגיעים מכל הארץ והם נשארים בחוץ ולא מסוגלים להשמיע את קולם. יש כאן דיון מקצועי ויש להם המון מה לומר. מה זה רלוונטי עכשיו למה ששאלתי אותך? אם את מדברת על דברים מקצועיים ורציניים, אז תסבירי לי למה את רוצה להגיש על זה הסתייגויות אחרי שעשינו מה שביקשתם. אני אסביר לך. ככל שאנחנו מקלים עוד יותר, אנחנו מקרבים חקיקה שהיא חקיקה הרסנית. אם אנחנו מעכבים את החקיקה הזאת ומעכבים עוד חקיקה, כך אנחנו מתרחקים מההצבעה על חוק הארנונה שעלול להיות הרסני למדינה. חוק הארנונה יבוא או לא יבוא מסיבות אחרות. מה זה סיבות אחרות? שרן, הסיפור כאן הוא הצמיחה - - - ביבס מתנגד לחוק הארנונה. כל אנשי הליכוד מתנגדים לזה. השלטון המקומי היה נגד ההפיכה המשטרית וסיכמו איתו שיוציאו את זה ובגלל נקמה לא הוציאו את זה. יושב ראש הוועדה יודע את זה. לא סיכמו. אל תגיד לא סיכמו. לפני זמן מה כבר היו סיכומים שמוציאים את זה. היו סיכומים שזה יוצא.

אני הייתי בוועדת הכנסת.

מסע הנקמה שלכם בכל מי שלא מי שלא מסכים איתכם על ההפיכה המשטרית עולה לאזרחים ביוקר, ברשלנות, ברפורמות חובבניות, באי טיפול עומק, שום בשורה חברתית. כל מה שאנחנו רואים כאן זה מסע נקמה אחד גדול. זאת האמת.

את זה אמר חבר הכנסת צבי סוכות שישב כאן באחד הדיונים. הוא אמר את זה בצורה מפורשת. אמר את זה מרכז הקואליציה בוועדת הכספים. הוא אמר: אתם התנגדתם להפיכה המשטרית, אתם יצאתם להפגין. כך הוא אמר להם. אתה שמעת אותו. כך אמר צבי סוכות כשהוא ישב כאן. הוא צעק כאן על ביבס איך הוא מדבר אליו. באמת, זז היה מבזה. אני רק רוצה להגיד לכן. נעמה, אני אגיד לך את האמת שלי. אני לא יודע מעבר לזה. אני לא מאמינה שאתה מאמין ברפורמה. אני מציע שנעבור להצבעות. הדיון שלנו עכשיו הוא לא על ארנונה. בואו נעבור להצבעות. מה אנחנו דנים בארנונה עכשיו? בואו נעבור להצבעות. אני מבקש לעבור להצעת החוק שגם היא מעניין לעניין באותו עניין. הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 23). אני רק אומר לכן, נעמה ושרן, מבחינתי כל הנושא הזה של חוק הארנונה וכל מה שנלווה אליו הוא קשור לרפורמה המשפטית. נקמה או לא נקמה. אני שמעתי את הדיבורים האלה.

מה שצבי סוכות אמר, זאת הייתה בושה לכנסת.

גם מרכז הקואליציה בוועדת הכספים אמר את זה. זה נאמר בקולכם. נניח לעניין הזה. אני דן מקצועית, האם החוק טוב או החוק לא טוב. ואתה חושב שהחוק הזה טוב? אמרתי שכל חוק שבא לצמצם פערים. הוא מצמצם פערים?

לא בנוי טוב. זאת רפורמה רשלנית. היא לא בנויה נכון. זה בנוי נכון אלא אין להם מספיק אומץ ללכת עוד יותר רחוק. לא על זה דיברנו. זה מה שאמרתי, שלא היה להם מספיק אומץ ללכת עוד יותר רחוק. היו צריכים ללכת יותר רחוק. הצעת החוק הזו פותרת את זה? היא נותנת פתרון? הצעת החוק של הארנונה נותנת פתרון לצמצום פערים?

חד משמעית? היא נותנת פתרון שמעמיק את זה ומנציח את הבעיה.

בדיוק הפוך. באים לכאן ראשי רשויות, מאיפה? מלוד, מטבריה.

לוד טועה, ישבתי איתו.

הבעיה היא שאתם בממשלה, בכנסת, שכולם טועים ורק אתם לא טועים. אתם לא יכולים להעביר את זה על הראש של השלטון המקומי. זה ריב ביני לבינך? זה ציבור. אתה שם לי אצבע בעין? למי אתה שם אצבע בעין? אנחנו עכשיו לא דנים בזה. כל ראשי הרשויות ששלחו מכתבים בעד, הם טועים?

הצעת חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית.